בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו דנים עכשיו בהצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2023 ולאחר מכן בהצעת חוק התקציב לשנת 2024, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. נא להסביר את החוק. מונחות בפניכם שתי הצעות חוק, האחת הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2023, השנייה חוק התקציב לשנת הכספים 2024. אנחנו מגישים אותן יחד בגלל העיתוי, בשום היבט הן לא חוק אחד. אתם תצביעו עליהן כאן בנפרד והכנסת תצביע עליהן בנפרד במליאה. הצעת חוק התקציב, כבכל שנה, מחולקת בהתאם לחוק יסודות התקציב לסעיפי הוצאה, הוצאה מותנית והכנסה,

"שנת הכספים 2023" התקופה המתחילה ביום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023) ומסתיימת ביום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023); "תחום פעולה" חלק של סעיף תקציב המוקצה לעניין מסוים, המחולק לתכניות לפי הצורך, "תכנית" חלק של תחום פעולה המוקצה לעניין מסוים.

זו דוגמה בולטת. יש גם את עניין חשבון ההון שמשלים את תשלום החובות. את החזרי הקרן על החוב הממשלתי אנחנו

חשבון ההון זה

בשנת 2023 אנחנו צופים החזרי קרן בסך של 143 מיליארד ש"ח. כמה הריבית על

חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית

למעט החזרי החוב למוסד לביטוח לאומי. אז אנחנו מחזירים כמעט

אתה יכול לתת לי דוגמה להוצאה מותנית בהכנסה כי מדובר כאן על 48 מיליארד שקל? אני גם מניח שהמספר 48 מיליארד מבוסס על משהו מסוים,

כן, בכל נושא יש הקשר מסוים, בוחנים פרטנית. לא מדובר בסכום שקובעים אותו מלמעלה ואז מחלקים אותו,

אלא כל הכנסה פרטנית שמשרתת הוצאה

זו קופה סגורה בעצם, מה שאתה מקבל אתה מוציא. לכן זו דוגמה למקום שבו אנחנו רושמים את ההכנסה,

ההיטל תואם להשבחה שאני עושה מבחינת

הם משלמים את הפיתוח הזה אז המדינה לא השקיעה פה כלום.

חלק מהפיתוח כן מועמס על הקרקע וחלק מהפיתוח ממש לא, המדינה מתקצבת אותו בצורה ישירה לחלוטין. אבל זה לא המותנה.

אין קשר בין המצ'ינג להוצאה

אתה תיתן לו הרשאה להתחייב כדי לאפשר לפרוס

יצא. ובהרשאה להתחייב את מכניסה את זה לתקציב 23 לדוגמה וההוצאה תהיה ב-25? את מכניסה אותה בתקציב של

בטור שכותרתו 'שיא כוח אדם" ובטור שכותרתו "משרות עב"צ (עבודה בלתי צמיתה)". מפעלים עסקיים, תקציב, הרשאה להתחייב,

יש להם רווחים, יש להם הוצאות מימון, יש להם את ההכנסות וההוצאות שלהם. הם בעצם מעלים את העודפים בסוף כל שנה

מה ההבדל בין מפעל עסקי

הטענה לפיה בשנת 22 זו טענה שנשמעת הרבה היו הרבה הכנסות מקרקע בגלל עליית המחירים והן הולכות בצורה כלשהי לתקציב המדינה אינה נכונה כי הכסף שנצבר בקופות של רמ"י

כפי שאסתי אמרה, הוא הולך בהתאם למתודולוגיות בין-לאומיות ויש על זה הרבה מוסכמות.

זה הוצאות הפרטה.

לגייס אג"ח, או שאתה יכול למכור מהנכסים שלך.

הוא יכול למכור את הנכס שלו. אז בעצם אתה אומר שכל הכנסה עודפת

זה העניין. כשאנחנו מדברים על רמ"י זה, כמו שאמרתם,

יש לכם את ממוצע הניצול התקציבי ל-22?

החשכ"ל מופקד על הביצוע אבל גם אנחנו כמובן יודעים את נתוני הביצוע.

99.5%. זה חריג כי תמיד כשקיימנו דיונים כאן הביצוע היה נמוך מזה בהרבה. במהלך השנה הביצוע מתקדם בקצב לא לינארי, אז תוך כדי שנה נניח אתה שואל מה הסטטוס

שלא נתמכו בתקציב 1 חלקי 12,

כל מקרה לגופו.

עקרוני, ברמה של התקציב, נניח היה תקציב תמיכה לא הרבה תמיכות אגב משולמות כבשגרה,

השנה,

אז במובן הזה זה לא משנה אם היה לו כתוב בתקציב ההמשכי סכום מסוים ועכשיו הגדלתי לו אז בסוף השנה הוא יראה את הסכום היותר גבוה. זה מה שאני אומר. את אומרת

אבל הולכים לפי התקציב שאושר,

מה שהיה. זה מה שאני אומר. כן, זה מה שאמור להיות.

שאושר. הגדול.

הוא מסתכל שנתית לשנת הכספים 2023, ואם חוק התקציב מקצה יותר כסף אז הכסף הזה ישולם, בין

תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2024), סכום של 48,176,049,000 שקלים חדשים,

שקלים חדשים ומתקציב פיתוח וחשבון הון

תחום פעולה ותוכנית, בטור שכותרתו "הרשאה להתחייב". (ג) נוסף על מספר המשרות שהממשלה רשאית למלא בשנת הכספים 2024 לפי סעיף

רשאית הממשלה בשנת הכספים 2024 למלא משרות במפעלים עסקיים עד לשיא כוח אדם

הסעיף שאמר שתחילתו של חוק התקציב ב-1 בינואר, אולם אם לא קרה מה שקרה הוא לא ייכנס לתוקף, הדבר הזה צריך בעצם לרדת מכאן.

תחילתו של חוק זה תהיה ב-1 בינואר 2024. נכון, בכפוף כמובן לכל ההתאמות שנעשה במסגרת המודל והמנגנון שסיכמנו בינינו. אני לא בטוחה אבל שצריך לציין את זה בסעיף. התחילה היא ב-1 בינואר. אני לא חושבת שצריך לציין את זה פה. אם את מציינת את זה כאן את מעקרת את כל החוק שאנחנו מעבירים עכשיו.

אני רק אומרת שהתנאי יימחק, יישאר סעיף התחילה הרגיל, ושינויים, ככל שיעשו, יבואו לכאן לוועדה במסגרת חוק-יסוד משק המדינה. אל תפתחי את זה. אם תכתבי את זה את מעקרת את החוק. אין הצעה לפתוח את זה, רק רציתי להסביר לכם את המחיקה. מה שצריך לתקן זה את סעיף 8, כי היום בסעיף התחילה זה מפנה לסעיף 3א1 ולא לסעיף 8. זה התנאי. הכפפנו לחוק יסוד משק המדינה - - - במקור זה היה חוק על תנאי ועכשיו זה כבר לא חוק על תנאי. אנחנו קוראים לו חוק עם תנאי. זה הנוסח הממשלתי, את השינויים בוועדת כספים ביצענו אחרי שהנחנו את זה בכנסת. לכן הקראתי את השינוי, הנקודה תבוא אחרי 1 בינואר 2024 והסיפה תימחק. אני רוצה לשאול שאלה שאנחנו מדברים עליה הרבה ובסוף היא גם בכלל של ההתאמות בחוק לגבי התקציב הדו-שנתי וגם פה. רצינו לקבל קצת מידע על תחזית ההכנסות כי בסוף התקציב נגזר לא רק מההוצאות, ואין בכלל ספק שיש תקופה של חוסר ודאות כלכלית והנתונים שאנחנו רואים, גם במיסוי בנדל"ן וגם קריסה בהכנסות מהייטק דוח של רשות חדשנות פרסם שיש ירידה ברבעון הזה ב-70% בהשקעות בהייטק, 80% מהחברות החדשות נרשמות כבר בחו"ל, מה שקורה בנדל"ן גם משפיע באופן מאוד משמעותי. לכן ביקשנו כבר כמה וכמה פעמים, נראה לי שכבר הגיע הזמן לדבר על הנושא הזה. אז נכון שהחוק פה לא מדבר על כך ישירות אלא יותר על ההוצאות, אבל גם בדברי הסבר אומרים שהכול מבוסס גם על עבודה מקצועית של תחזית הכנסות, ופתאום אתם גם באים עם חוק שנראה יותר דחוף מתמיד, ובתקציב דו-שנתי, כשיש פערים, מחייבים ממשלה לעשות התאמות. אני רוצה לשמוע מה תחזית ההכנסות שלכם, על מה היא מתבססת ומה אתם חושבים לגבי הסכנה או החשש לא לעמוד בתחזיות. תחזית ההכנסות מבוצעת ע"י מי שאמונה על-כך בחוק, הכלכלנית הראשית, היא לא נמצאת פה ואנחנו לא נענה בשמה, אבל אני כן אגיד כמה דברים. התחזית נעשתה כבר כאשר כמובן קיבלנו אינדיקציות מהעולם וכבר בתוך תוואי של העלאות הריבית וההאטה המסתיימת בכלכלה העולמית, אז אלה דברים שנלקחו בחשבון. מעבר לזה, מבחינה פיסקלית הבאנו כיוון שאנחנו נמצאים בשנה מאוד משמעותית של חוסר ודאות, גם כאן וגם מן הסתם בעולם את המנגנון שהסברנו פה. אבל המנגנון הוא לא השאלה כי קיימנו עליו דיונים רבים, השאלה היא מה באמת הסיכוי שהתחזית הזו אמינה כרגע. גם אם הכלכלנית הראשית כתבה את זה, את הרי יודעת מה ההנחות עליהן היא התבססה בהכנסות על ההייטק לשנות התקציב הזה, מה היו השנים שעליהן התבססו להכנסות בהייטק. זה נתון דרמטי. אני יודעת, ואת בטח גם יודעת, שהשנתיים האחרונות היו שנות שיא חריגות שכל ההכנסות עלו על כל הציפיות, ההייטק הציל את מדינת ישראל אחרי הקורונה. האם לקחתם את התחזית ההכנסות האלה על אחת מהשנתיים האחרונות ואז יכול להיות שיש לנו כאן בעיה? אני לא רוצה לענות בשם מי שעשה - - - אבל זאת שאלה עובדתית, לא שאלתי את שירה גרינברג. מה תחזית ההכנסות? מאיזו שנה היא לקוחה? את אמורה לדעת את זה. תחזית ההכנסות לוקחת את כל הנתונים שהיו ידועים עד למועד שבו הנחנו את זה על שולחנכם, שזה היה בסוף חודש מרס. כבר אז היו כל מיני אינדיקציות והן נלקחו בחשבון. גם הסיכונים לתחזית מופיעים בעיקרי התקציב שמוגשים בפניכם. על איזו שנה התבססתם בנושא הזה למשל? על הנתונים המעודכנים ביותר שעמדו בפני הכלכלנית הראשית. אבל אני רוצה רגע להגיד לך משהו מבחינת היציבות הפיסקלית. אנחנו מגישים לכם תקציב עם פער גירעון מאוד משמעותי כיוון שזו שנה של חוסר ודאות והדבר הזה נלקח בחשבון, חוסר הוודאות המאוד משמעותי - - - בכמה מיליארדים הפער הזה כדי שייכנס לתוקף נגיד מנגנון ההתאמות שתעבירו בחוק? 30. 30 מיליארד שקלים? בין 0.9 גירעון לבין 2.25, שזה יעד הגירעון, כן. אבל זה גם בגלל שהגדלנו את הגירעון, הגדלנו את ההוצאה הממשלתית. בחוק אחר אישרנו לממשלה להגדיל את ההוצאה. יותר מ-30, עם הקיזוז, עם המנגנון, את מגיעה כמעט ל-40 מיליארד. היא שאלה לפני שמפעילים את המנגנון. כמה צריך שיהיה חסר כדי שתגיעו למנגנון הזה? 30. אבל זה בהנחה שאתם חיים בעולם של שנים פיסקליות קודמות עם איזשהו מקדם של חוסר הוודאות הכלכלי.

יעד הגירעון 2.25 נקבע מבעוד מועד, לא נגענו בו ואנחנו לא מתקנים אותו. הוא נשאר יעד הגירעון שלנו ויש מתווה מתכנס של תקרת הגירעון שאנחנו לא נוגעים בו ולא משנים אותו. אתם הסברתם לנו אז שלקחתם בחשבון 3.5% כי הסתמכתם גם על 22 בתחזית ההכנסות. תחזית ההכנסות מעודכנת ביותר ל-31 במרס. אני לא רוצה לענות בשם הכלכלנית הראשית שהיא אמונה על זה, אבל היא מבוססת על כל הנתונים שעמדו לה עד ה-31 למרס, שזה המועד למיטב זכרוני שהגשנו בפניכם את התקציב. אגב, היא גם מפרטת את הסיכונים לתחזית, מאיפה הם יכולים להגיע, ואחד מהם זה כמובן ההאטה. הכלכלנית הראשית מרוצה מהתקציב שהוגש? נראה לי שכדאי להפנות אליה את השאלה. מה הסיכוי אם כך שב-2024 יופעל המנגנון הזה? אני מציע, אדוני היושב-ראש, שלא נצביע על התקציב, נקפיא את הכול עד שתגיע הכלכלנית הראשית ותסביר לנו בדיוק אם היא מרוצה מהתקציב או לא מרוצה מהתקציב. אם לא תהיה מרוצה אז אנחנו לא נצביע על התקציב ונלך לבחירות. למה בעצם כל שנה מוסיפים בין 1,800 ל-2,500 משרות? בגדול מדובר בקצב הגידול הרגיל, הסטנדרטי. כמעט כל שנה מוספות כ-2,000 משרות אלא אם כן יש משהו חריג - - - ולדימיר שואל למה צריך להוסיף כל שנה. יש גידול במצבת כוח האדם הממשלתית. את זה אנחנו יודעים למה? מצבת כוח האדם הממשלתית גדלה מכיוון שפעילות המשרדים הולכת ומתרחבת. אם אני מבין נכון את השאלה של ולדימיר, קודם שאלנו כמה משרות בדרך כלל והוא אמר שבסביבות ה-95% הרי אין 100% אז 95% אני מוכן לקבל אם נוריד 5% מ-91,000 משרות אנחנו מגיעים אולי ל-4,500 משרות שעדיין לא אוישו. אז אומר ולדימיר, למה אני צריך להוסיף את זה? תשאירו את זה במצב הקיים,

אולי אני אנצל את המצבת הקיימת. ל-5% פער זה בין 5% ל-3% אנחנו קוראים פער חיכוכי. בסוף, כשיש למשרד "איקס" תקנים, הוא לא תמיד מצליח לאייש את כולם, חלק מהאנשים עוזבים ואז יוצאים למכרז חדש. זה דבר חיכוכי מהגיוס החדש, מעזיבות קיימות. מתחלופה שוטפת? כן, מתחלופה שוטפת. לכן זה אחוזים שהם נשמרים למשרדים, אנחנו לא לוקחים אותם למשימות חדשות. הגידול בתקציב הוא עבור משימות חדשות, הוא כן מותאם לגידול באוכלוסייה. רוב המשרדים שגדלים,

הם בהתאם לגידול באוכלוסייה. לא הבנתי, אתם מוסיפים כוח אדם אבל לא משתמשים בו? לא. למשרד יש "איקס" תקנים לפעילות השוטפת שלו, אבל רוב המשרדים זה נכון לגבי כל עסק לא מצליחים לאייש את סך התקינה שלהם, לא בגלל שהם לא רוצים אלא בגלל חיכוך תמידי בשוק העבודה של אנשים שעוזבים, אנשים שנכנסים וגידול שלא הצליחו עדיין לאייש. זה הפער הקיים. לגבי הגידול בין השנים, הגידול נובע משירותים שניתנים לאזרח ע"י הממשלה, הרבה פעמים במערכת הבריאות, במערכת החינוך, ברשות האוכלוסין, כל מיני מקומות כאלה שהמדינה נותנת שירות. יש גם החלטת ממשלה שקובעת שניתן להגדיל בהתאם לגידול באוכלוסייה. לצורך העניין, עכשיו, כשאנחנו יודעים שיש ברשות האוכלוסין עומס אמנם שבוע הבא יוצאים שם בפיילוט ומנסים לראות איך לפתור את זה משרד הפנים יכול לדרוש תקנים בשביל לסייע להוריד את העומס וזה באמת יעזור להורדת העומס.

היה גידול ברשות האוכלוסין. לא, לקחו מאותם תקנים. הליכי מימוש, עדיין אתה לא תיקח אותם בביצוע. מהמעברים לקחו ואוישו. לדעתי גם תוספתי. ברמה העקרונית, צריך להביא בהחלטת ממשלה בשביל להוסיף לצורך מסוים שהוא דחוף כרגע? כן כי זה לא התקן, זה הכסף שמגיע עם התקן. כמה מתוך המשרות האלה צבועות לפי החוקים, לדוגמה החוק של העדפות לאוכלוסיות מסוימות? כמה זה חרדים, זו השאלה.

את הנתון הזה כרגע. אשמח שתעביר לי בכל תוספת של שנה כמה צבועים לכך. אין צביעה של התוספת אלא יש יעדים שנקבעים ע"י נציבות שירות המדינה של מהו המגוון. הם נקבעים ע"י החוק,

יש חוק של משרות, כדוגמה לדרוזים, לחרדים, לערבים, לנכים. מה שאתם רואים פה זה סך תקני כוח אדם. הנציבות קובעת לאן הולך כל תקן. על בסיס הקביעה הזאת היא גם קובעת איזה סוג משרה, איזו דרגה, וגם אם צריך לפי אוכלוסיית גיוון על פי היעדים שצריך לעמוד בהם. אבל אני לא הצלחתי להבין. שר במשרד ממשלתי, יש לו שיא כוח אדם, תקנים שאישרנו לו בשנה שעברה, 5% הוא לא הצליח לאייש לא חשוב למה, בגלל בעיות בשוק, בגלל המשק, כל מיני סיבות נתנו לו תקנים, הוא לא מימש אותם, למה אתה מבקש עכשיו תוספת? זה תקן שיועד למשרה מסוימת, למשל, עכשיו בלשכה מסוימת צריך ארבעה תקנים, אחד עזב, אותו אחד עכשיו בתהליך גיוס, אתם לא תראו את זה בביצוע. זה לא אומר שאני יכול לקחת לו את זה. זה שמישהו עזב בינואר ולא הצליחו לגייס למשל עד יוני, או אם הוא קיבל עוד תוספת ולא הצליחו עדיין לגייס, לא אומר שאני יכול לקחת לו. מלכתחילה אני שמתי את התקן הזה כי אני חושב שצריך באותה לשכה ארבעה עובדים. יש מקומות שצריך לקחת, או שלוקחים ומעבירים למקומות אחרים, ויש מקומות שלא. יש מגזרים, יש קבוצות באוכלוסייה, שצריך לתת להם העדפה מתקנת, למשל הדרוזים, הצ'רקסיים, הערבים, האם הם עומדים בתקנים האלה? אני לא יודע את הנתון המדויק, אני אביא אותו. אדוני היושב-ראש,

בטח,

על פי חוק שירות המדינה (מינויים) נציבות שירות המדינה צריכה לקבוע יעדים למגוון אוכלוסיות, האוכלוסיות שקבעת. אחת הדרכים לעמוד ביעדים זה מכרזים ספציפיים שמיועדים

כי זה יבוא לאישור שתגיע הכלכלנית הראשית,

ויסבירו לנו את תחזית ההכנסות של 24 ועל מה היא התבססה. זה צריך להיעשות עכשיו. אמרו שאין נציג

אחרי זה הם מראים את תחזיות הצמיחה בעולם, עמוד 179, שמן הסתם קשורות באופן בל ינותק מתחזית הצמיחה של ישראל, ואחרי זה הם עוברים לתחזיות המקרו-כלכליות שלהם,

בשנת 23-24 הם חוזים האטה של 2.7% צמיחה. כמובן שאת מדברת על צמיחה מכזה בוסט אז זה מאוד מאוד הגיוני. אחרי זה את מגיעה לתחזית של 5.6. כלומר, הם שמים פה תחזיות שנמוכות מהממוצע בפועל של השנים

בצמיחה, אמרה ברחל בתך הקטנה שצריך יהיה לעדכן את תחזית ההכנסות. הדברים האלה יצאו אחרי שהייתה כבר תחזית ההכנסות, אם אני זוכרת כרונולוגית, אז עכשיו השאלה שלי היא פשוט

מה פתאום.

במיוחד שאנחנו יודעים שהיא הוציאה נייר כזה והיא הוציאה את הנייר אחרי שהתקציב כבר פורסם, אמרה ברחל בתך הקטנה. היא, אגף תקציבים, בנק ישראל, ממש פירטו מחירים של הסכנה של החקיקה המשפטית, כימתו אותה במיליארדים בצמיחה וכו', וגם אמרו לשר האוצר ברחל בתך הקטנה בדיון

למרות שבאמת, בכנות, אתם אגף מאקרו, קשה לי להאמין שאתם לא מכירים לעומק את תחזית ההכנסות, קשה לי להאמין שאתם לא יכולים לתת לי תשובה פשוט כי אני מעריכה אתכם.

אם אין לכם איזשהן מגבלות אחרות, קשה לי להאמין שאין לכם תשובות לשאלה שלי, פשוט מידיעה. אני בטוחה שהייתם בחדר כשעשו את ההצגות האלה. פשוט תסמסו לכמה אנשים, תרעננו את הזיכרון שלכם ותגידו לי: תחזית ההכנסות בנדל"ן ובהייטק, על איזה שנים הן מתבססות ואיזה מקדם של זהירות לקחתם. סליחה שאני מעריכה אתכם, אני פשוט חושבת שאני מכירה את הרמה המקצועית שלכם אז אני בטוחה שאתם יודעים את התשובות לשאלות שלי.

נציג מטעמה לפני שאנחנו מצביעים על התקציב. אני מסכים עם השאלות האלה. אבל לגבי השאלות של האבנים הגדולות לא קיבלנו תשובות,

הם שלחו אותי לאגף הכלכלנית הראשית ואני חושבת שהם יכולים לקחת קצת זמן ובדיון הבא לחזור עם תשובות. מה זה בדיון הבא? אנחנו נמצאים באישור תקציב. אנחנו נמצאים באישור תקציב שמתבסס על תחזית הכנסות בתקופה מאוד בעייתית. רק הבוקר קראנו שראש הממשלה עצמו קיים שיחות קדחתניות עם S&P כדי לשכנע אותם לא להוריד את תחזית הצמיחה. ספציפיקציות שאנחנו יכולים לתת כרגע זה הפילוח של היצוא בפועל, יצוא סחורות ויצוא שירותים, כשבשירותים נכנס מה שאני מבינה שמעניין אותך, ואני יכולה לתת לך את הספציפיקציות האלה. מה נעשה בדיוק כדי להגיע לכל ספציפיקציה אני חושבת שאני יכולה להגיד לך באופן לא מדויק אבל אני חושבת שנכון שגורמי המקצוע שערכו את התחזית הם אלה שיציגו את זה. את שואלת על יצוא השירותים - - - תגידי לי משהו, גם באופן לא מדויק עם כל הסייגים האלה. הרי הוא לא יעשה

במה מטילים דופי?

אמרתי לה אז שאין בעיה,

כי אני לא מאמינה

אני מטילה ספק שנקיים פה דיון לפני אישור התקציב. אחרי שיעבור התקציב נעשה מה שאתם

7% - - - אבל זה תפוחים עם תפוחים?

שירותים. וב-24 היא צופה התאוששות של 5.6%, כלומר עוד לא התאוששות במלואה. זו תחזית שהיא כמובן נכונה למועד ההגשה. שאלה אחרונה. איך זה יכול להיות שסל שמהווה 50% בסוף מתרגם לאחוזים שכמעט

אני לא מצליחה לקבל את התשובה.

התשובה היא שמתבססים על כלל הנתונים ועושים תחזית של התכנסות חזרה לממוצעים ארוכי טווח בהינתן המצב הכלכלי. לא הבנתי את התשובה, אמורה להיות תשובה מאוד פשוטה.

לא לוקחים את

אז מתברר שזה לא רק הרפורמה אלא רוצים להחליף את השלטון. האם אני צריך להביא עכשיו את הכלכלנית לדיון על התקציב? אני חושב שלא. אני חושבת שלהציג את תחזית ההכנסות כשיש דוח ממשלתי, לא פוליטי, של רשות חדשנות, שאומר שיש ירידה של 70% בהשקעות - - - אני ממשיך. האם אני צריך להביא את הכלכלנית הראשית לדיון שחברת הכנסת אורית פרקש העלתה? התשובה כן, אני מתכוון לעשות את זה. אני רוצה את הדיון הזה. אני בעצמי סבור שאנחנו לא נשמע דברים חד-משמעיים אבל נשמע את הכיוונים. יש לזה חשיבות. בעקבות הדבר הזה אמרתי אז ואני אומר גם עכשיו, הבעיה היא שאנחנו נכנסנו לסחרחורת של חקיקה בתקופה מאוד קצרה, אז זה יהיה יותר מאוחר אבל זה יהיה. אף אחד לא הולך לשום מקום. אני מבקש לסיים את הישיבה, לעשות הפסקה עד שמסיימים את החקיקה במליאת הכנסת, לפני הדיונים שאינם חקיקה יש שני דיונים שהם הצעות לסדר רבע שעה לאחר שמסתיימת החקיקה במליאת הכנסת אנחנו מתכנסים וממשיכים את סדר היום שלנו, שיש בו גם את הנושאים שלא הצבענו עליהם עכשיו. ההתכנסות, ההתאמות, הפחתת הגירעון. ויש את שני החוקים. הקצאת החשבוניות, קרן ארנונה והדיווח על שכירות. מי שנבחר להיות חבר בוועדת הכספים לוקח בחשבון שבמספר הימים האלה העולם לא כמנהגו נוהג, לפעמים עושים שינויים, לפעמים מזיזים, מקרבים, מרחיקים, מה לעשות? בכל אופן זו ועדה מאוד חשובה. תודה לכולם, ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:10.